הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973. אני פה בשם כל המפלגות, לא רק בשם הליכוד, לעניין דחיית המועדים הקבועים בחוק להגשת הדוחות הכספיים של המפלגות לכנסת

31 בדצמבר, ו-32 שבועות לדוח שלנו. מאור, זה בסדר?

מי בעד ההצעה הזאת, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה ההצעה אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15.